בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה. הנגשת חופים לפעילות ימית של כלי שיט. זה המשך לישיבה הקודמת, אנחנו לא מתחילים את הכול מאפס, אף אחד לא צריך עוד פעם להתחיל את כל הסיפור מאפס. נתנו לכם כמה בקשות, יש התקדמות מסוימת? בוקר טוב, אדוני היושב ראש. ראשית, אני מברך אותך על זה שנכנסת לעומק של הנושא. לצערי הרב כדי לתת את התשובות המלאות, חבל שאין פה נציגות גם של שכנינו, טבריה ומגדל. הנציג של מגדל דיבר איתי, אני אעדכן מה הוא אמר לי. הוא לא יכול היה לבוא היום. ומי שבעיקר חסר פה, ואני מבין שגם בדיון הקודם הוא היה חסר,

בדיון הקודם הייתי בחו"ל, זה החברים שלנו מרשות מקרקעי ישראל, שהם חלק משמעותי מה - - - הזמנו אותם? אולי לא הזמנו אותם. תכנון זה דבר חשוב במדינת ישראל, אבל קניין - - - הם לא הוזמנו בטעות. אני לא מאמין שנגמור היום ולכן אין בעיה. קניין זה חלק מהבעיה המרכזית. בפולדר שנמצא לידך יש סטטוס, אתה יכול לפתוח אותו בעמוד 3, עשינו בדיקה של המצב הקיים בכל מתקני השיט הפרטיים שבסובב כנרת, על פי התמ"א כמובן, שהמגבלה שעליה אנחנו עובדים היא מגבלת התמ"א, שהיא זאת שהכתיבה מה אפשר ואיפה והיא גם קבעה מה מותר, איך מייצרים מתקני שיט חדשים. זה הסטטוס, בשני העמודים האלה יש מה הסטטוס היום ומה החסמים העתידיים והחסמים הם מאוד גדולים בכל הנקודות הקיימות. איזה חסמים? אני אתן לך דוגמה אחת קטנה. חוף גופרה שייך לאיגוד ערים כנרת, בעורף שלו על פי התמ"א יש אפשרות להקים חניון סירות, רק שהשטח שעליו אפשר להקים חניון סירות הוא שטח משבצת של קיבוץ עין גב. אנחנו באנו לרמ"י ואמרנו שנקדם בשותפות עם קיבוץ עין גב. למה, עין גב לא מוכנים? עין גב מתים לעשות את זה, אבל רמ"י אמר לא יקום ולא יהיה. המינהל אמר לא יקום ולא יהיה, קודם נוציא את עין גב מהשטח הזה, נקצה אותו לאיגוד ערים כנרת ואז תעשו חניון סירות.

אחר כך תעשו מה שאתם רוצים. אתה יודע שתהליך כזה במדינת ישראל מול קיבוץ שזה משבצת שלו זה

בדיוק, זה לנכדים. קודם כל אתם תגישו, שתי הרשויות שיגישו את הבקשות ביחד ואז רמ"י, מה יעשו? יגידו שהם לא מוכנים בגלל שאין שינוי בהקצאה? הם אמרו את זה כבר.

עזוב מה שהם אומרים, כשאתה מגיש בקשה לוועדות זה שונה. הוגש כבר ומנהל מרחב צפון אמר לא יקום ולא יהיה. הוא הגיש תגובה לוועדה? לבקשה שלנו, של האיגוד.

הוא אמר לנו לא יקום ולא יהיה בסיכום דיון רשמי. אני אקפוץ לחלק האחרון ויש פה נקודה אחת שלא עלתה בדיון האחרון ולהבנתי היא תביא פתרון משמעותי מאוד לכל מה שקורה היום בסובב כנרת. בכפר הנופש האון, יש שם אזור תיירותי, בפרונט של החוף יש כפר נופש פעיל ולידו חוף של קמפינג שהוא בבעלות פרטית. זה המקום ההוא שאמרתם שיש שם הרבה מקומות חניה? לא, זה גן אפרת. גן אפרת זה פחות אופציה, אבל תיכף אפשר להעלות את זה.

הבנתי ששם יש הרבה שטח.

אבל התמ"א אוסרת על זה באופן קטגורי ויש שם עוד הרבה בעיות מסביב בגן אפרת. מה התמ"א אוסרת שם? היא אומרת שזה אזור שלא שטים בו, אזור אסור לשיט. למה הוא אסור לשיט?

אני לא עשיתי את התמ"א אז אני לא כל כך יודע להגיע לכם. ההחלטה של תמ"א אושרה בממשלה. אי אפשר להתחיל משם אפילו? קודם כל חניון אפשר לעשות שם, השאלה אם אי אפשר לעשות ירידה. שם הבנתי שזה פתרון. קו חוף שמור שמעוגן בתמ"א, המשמעות של זה היא לשנות את התמ"א, את תכנית המתאר הארצית. אבל נגיד מה כן הפתרון לפני הבעיות. חניון האון, בשבוע הבא תעלה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה הבקשה שלהם לשימוש חורג להקמת חניון. יש שם שטח אדיר שאפשר לעשות לדעתי משהו כמו 300-200 סירות. יש אפשרות לרדת ב-12 מקומות של הירידה?

אבל מיד אחרי הוועדה המקומית הם יגישו למחוזית בקשה למדרון. כמה סירות יכולות לחנות שם? בסביבות 300 דירות אפשר להכניס שם. זה יפתור את הבעיה הנקודתית. זה מקובל על מינהל התכנון? עקרונית כן. כלומר אנחנו צריכים לראות ספציפית, אבל עקרונית כן. ראש עיריית מגדל דיבר איתי, הוא דווקא הסדיר, אחד אושר לו והשני הגישו שימוש חורג ומשום מה הוועדה האזורית דחתה והגישו ערר. יש לו חניון ציבורי שם גם, למה אתם לא הולכים איתו בעניין הזה? זה פותר לו את כל הבעיה במגדל. מצד אחד אושר שימוש חורג אחד והשני לא אושר והמועצה תומכת. אנחנו לא מתנגדים לזה. דרך אגב הוועדה המרחבית - - - למה היא מתנגדת? אנחנו לא חלק מהוועד - - - אבל יש ועדת ערר. ומה מינהל התכנון אומר? כי אם זה מאושר לו אז במגדל נגמרה הבעיה. הבקשה לא הגיעה למינהל התכנון כי היא נדחתה

אבל הוא הגיש ערר. זה בשלב של ערר. אתם יכולים להתייחס בערר. אין היגיון שהעירייה תומכת,

מצד שני הוא הקים חניון ציבורי לאלה שיכולים לחנות, אז אין שם בעיה של חניה. כבוד היושב ראש, מדובר על אחד מה-13 שבתמ"א.

עוד פעם, אנחנו לא מתנגדים לזה, איגוד ערים כנרת דווקא מברכים על זה. אבל מינהל התכנון, שיודיע לוועדת ערר מה העמדה שלו. אני לא חושב שזה הגיע לשולחנם, לדעתי זה עדיין נמצא בוועדה המרחבית. לא, זה בערר. את הערר למרחבית הגישו, לפי דעתי זה עדיין לא עלה למחוזית אפילו. מי בעל החוף? מה המצב שם? אנחנו הגשנו היום. היום תוגש חוות הדעת של עורכת הדין שלי. מה שאני יודע, הוועדה אמורה להתכנס - - - סליחה, מה שהוא אומר, שהיישוב מגדל זה יישוב שמגיעים אליו הרבה מאוד לתיור פנימי, תיור בתוך המדינה, ואם זה לא יאושר לו כולם יחנו בתוך העיר ואז יהיה לו בלגן בתוך המועצה. לכן הוא דאג לחניון וכל מה שנשאר זה שימוש חורג ואז הצד של מגדל פטור, אחד כבר אושר והשני גם יכול להיות מאושר, נגמר הסיפור. פתרנו את הבעיה של מגדל. למה שלא יתמכו בזה? אני לא מבין מה הוועדה המרחבית רוצה. אני באתי בגלל הסיפור הזה, אתה יודע שאני צפוני. אני רוצה לגבי ועדת הערר. היא אמורה להתכנס ב-2.9. יש ועדת ערר. תהיה, ב-2.9. ועדת ערר מחוזית?

הבעיה שלנו איך להגיע עד ה-2.9. תיכף אנחנו נפתור את זה עוד מעט, נגיע למוסקטרים הכי גדולים. אז שנייה, אני אקריא לך החלטה של שופט. הם עושים את העבודה, זה מה שהם קיבלו, אבל יש מצבים שצריך להוריד את הלחץ מהדוושה. אם יש טיפול, אם אין טיפול, צודק. יש טיפול, אדוני היושב ראש. אדוני היושב ראש, מילה אחת ברשותך, כי הנושא הזה הוא הרבה יותר משמעותי מ אתה מנהל פה דיון שהוא חשוב בנושא של חניוני סירות וחברינו ממשרד התחבורה מנהלים את הדיון שעכשיו התחיל, דיון שהיה צריך להתנהל כבר מזמן בראייה של הכנרת והיכולת של הכנרת בכל נושא השיט, שהוא הנושא הכי חשוב.

גם פנו אליי הדייגים.

בסוף יש בישראל אגם אחד, יש בו 3.5 מיליון מבקרים, יש בו מיליון וחצי תיירים, יש בו מיליון ששטים בכנרת. אבל התיירים לא רצים עם סירות שם, זה בעיקר צליינים. הצליינים בהמוניהם. שטים בסירות. הם שוחים בירדן קצת. יש שמורות טבע. אנחנו באמת היינו רוצים שיבוא גורם במדינת ישראל ויגיד איך הוא מסתכל על האגם הזה מלמעלה ועושה סדר. זו צריכה להיות בעיניי גם אמירה מאוד - - - אין לי בעיה, אני מוכן להיכנס לזה, גם פנו אליי. בהתחלה פנו אליי על הסירות, ראינו שיש בעיה ואז ביקשנו, אני מוכן להיכנס גם לבעיה הכללית. גם משרד התיירות שייך אלינו. כי צריך באמת פעם אחת להסתכל מלמעלה על כל התמונה של הכנרת ובסוף אנחנו, אנחנו נציגי הממשלה, אנחנו מיישמים את המדיניות. אבל מה זו הטענה של הדייגים, שקורעים להם את הרשתות וכל הדברים האלה? הסירות. יש אזורים מסוימים שאכן הדייגים זורקים באזור הצפוני את הרשתות, אבל זה משהו נקודתי, זה לא משהו רחב. זו טענה שהיא לא תופסת. יהיה בסדר, פדידה בטח דיבר איתך. אז מי יכול לדבר איתי? הוא גם רואה את השידור. אני יודע. פדידה, הכול בסדר. עוד מילה אחת בעניין הזה, אדוני היושב ראש, שכדאי שתצא מפה, ככל שיוחזרו הסירות והן צריכות להיות ולקבל את המקום שלהן, ועם העלייה המטורפת בכמות אופנועי הים, רק דבר אחד לא משתנה באופן המספיק וזה יכולת האכיפה של משטרת ישראל. אופנועי ים זו בעיה, דיברנו עליה, זו בעיה ארצית, היא לא בעיה רק בכנרת.

אבל במשטרת ישראל, משטרת הים פה, יש בקושי שתיים-שלוש סירות שמתפקדות וחסר להם כוח אדם. אנחנו יכולים להראות לך סרטונים, פחד אלוהים. אני אומר לך שאני באופן אישי כל סוף שבוע שעובר בלי תאונה בכנרת שמעורבים בה אופנועי ים אני אומר תודה לאל. דיברנו בישיבה הקודמת שתעשו את זה באופן מרוכז, את הבקשות, ומי שצריך שיממן. דרך אגב, זה קורה בהמון עיריות שהעירייה עושה נגיד פרצלציה מסודרת וכל אחד משלם על התב"ע הזאת,

זה יותר קל לרשויות לעשות את זה מאשר אנשים פרטיים.

איגוד ערים כנרת, על פי חוק אין לו מנדט לעסוק בדברים שהם לא בתחום שלו. לא, זה לא חוק, זו הסכמה. כולם יחתמו לכם, אין בעיה. אבל אנחנו לא יכולים להגיש, אין לנו מנדט להגיש. אבל הם נותנים לכם ייפוי כוח. מגדל היא בכלל לא חלק מאיגוד ערים כנרת. לא מגדל, מגדל זה רשות מקומית, עזוב. אני מדבר על דברים אחרים. הם יחתמו לכם ויכתבו לכם שהם יממנו את זה גם, ואז אתם עושים - - - טבריה עושים את ההסדרה - - - הם לא עושים, אתה רואה שהם לא עושים. הם בסופו של דבר לא עושים. לגבי טבריה יש לי בשורה. לפני כשבוע הגשנו לחוף טרפז, יש חוף טרפז, שיהיה מדרון הורדה גם לאופנועים וגם לסירות, יש כבר קול קורא, חמישה מיליון שקלים, 2.5 מיליון שקלים לשיפוץ, 2.5 מיליון שקלים להפעלה, יש שם רק בעיה של תחבורה, יועץ תחבורה, מהנדס העיר. אנחנו אישרנו, רשות המים אישרו, נמצא פה גם עאטף, היינו באזור הזה, נתנו את האישור, נתנו את ההיבטים המקצועיים, יצא מסמך מסודר, לדעתי בחודשים הקרובים, יש שם מדרון הורדה. זה נקרא חוף טרפז, ליד חמי טבריה, יש שם אזור חניה. חניה לאופני ים? לאופני ים וסירות, הורדה. הורדה בלבד. זו הורדה שלא רשומה בתכנית? היא חלק מהתמ"א. אז בואו נראה מה התקדמנו. במגדל, אני מבקש שמינהל התכנון ייכנס לעניין של הערער, שימוש חורג, זה גם מופיע בתב"ע של ההורדה וגם העירייה נתנה פתרון לחניון שם.

בעניין הזה תיכנסו לעניין ותראו איך אתם מסיימים את הערר הזה כי זה רק שימוש חורג, עד שיהיה שינוי תב"ע. לגבי טבריה, אתם מדברים על חוף טרפז. אבל איך אפשר לקדם את זה? מקדמים את זה, זה רץ. זה כבר רץ. אישרנו תעלת שיט, גופים ממשרד הפנים היו, אני הייתי, רשות המים היו. הנושא רץ, מהנדס העיר מטפל בזה, התכניות רצות. יש גם הקצאה. אני רוצה להגיד משהו לגבי מגדל. היושב ראש, יש פה גם נציג שהגיע עכשיו מעיריית טבריה, אני מציע שנשאל אותו. משהו קטן לגבי מגדל. זה יפה שפנינו פה לוועדה לבקש ממנה וכל זה, הבעיה שלנו זה הפיקוח. תיכף נגיע לזה, בסוף. בוא נראה מה ההתקדמות ואז נדבר. מטבריה, אתה רוצה להגיד משהו? בוא נראה אם אנחנו מסונכרנים. מתקדמים עם חוף הטרפז. מה שהוא אמר מקובל עליך? לא שמעת? עשינו סיור בחוף טרפז. מדובר על נקודת הורדה לסירות ואופני ים. היית שם עם אלרם לפני כשבועיים, אם אני לא טועה. הורדה, אבל מה עם החניה? שבוע-שבועיים בערך. אבל יש שם חניה, נכון? הבעיה לדעתי זה רק החניה והירידה. מה זה רק? הטרפז הזה, זאת הבעיה, החניה. אתם רוצים להציג את כל הבעיות של טבריה או רק בטרפז? מי מתכנן את זה? העירייה. היזמים. אתם לא רוצים תיירות? עיריית טבריה לא רוצה תיירות? אתה רוצה שאני אציג את מה שראש העיר גם אמר כמה פעמים? אז בכיף, מהתחלה. לא, לא שווה רק להגיד, צריך לבצע. אנחנו לא נמצאים בבחירות שכל אחד אומר אני אעשה.

הבחירות היו פה בשבוע שעבר, היה דיון על בחירות, לא עכשיו. אני אגיד ככה, טבריה היא עיר תיירות וחשוב לנו מאוד מאוד מאוד, ובגלל זה אני פה, שהסירות ימשיכו לנוע בחופי הכנרת. זו עיר תיירות שעובדת בעיקר בסופי שבוע, שזה חשוב לנו מאוד מאוד שטבריה תקבל גם את התושבים מבחוץ וגם תושבי פנים, הטבריינים והלא טבריינים, שישתמשו בכנרת. ראש העיר, בועז יוסף, עשה כל שביכולתו בחודשים, בשנה פלוס, האחרונים כדי להביא לאיזה שהוא פתרון ולצערי הרב יש לי, וגם לבועז, ראש העיר, תחושה שיש פה מישהו שמקדם אג'נדה פוליטית אישית לתקוע את העיר טבריה מבחינת עיר תיירותץ איזה אג'נדה? באיזה עניין? משה, תן לי לסיים, תאמין לי אתה תדע הכול. אם לא, תשאל שאלה, בכיף ובאהבה. לא, אנחנו באנו לפה לדאוג - - - אתה מכיר אותי - - - מכיר אותך מאוד, אתה בן אדם רציני. איזה טענה זאת, מי מקדם אג'נדה? תגיד מי. בגלל זה תן לי לסיים. בכיף אני אגיד הכול, אני לא אחד שמסתיר דברים. יש לגורמים כאלה ואחרים אג'נדה לחסל את העיר טבריה מבחינת תיירות, ולמה אני אומר את זה? ברגע שבאנו ואמרנו אוקיי, אנחנו רוצים לעזור, סתם לדוגמה, לחיים אקון שנמצא פה, לתת לו את האישורים כדי לפתח יותר את החוף, לתת לו את האישור להוריד את הסירות בנקודה שלו, באו משרדים שונים ומפקחים שונים עם דרישות הזויות לחלוטין. אמרו לנו: יש לכם שטח אדמה שאתם יכולים להפוך אותו לחניון סירות ליד פארק ברקו, ואתם מכירים את זה טוב מאוד, באנו ואמרנו אין בעיה, אנחנו עכשיו מכשירים את השטח, אממה? במדינת ישראל אין אישור לגרר להוביל את הסירות לנקודת החוף. כך שיד ימין אומרת תעשה אחת,

יד שמאל אומרת לא, רגע אסור לעשות את אחת,

אתה צריך לעשות ארבע,

אף גורם ממשלתי, ואני לא מדבר על הנבחרים, אני מדבר על אנשי מקצוע שמסונכרנים ביניהם ובאו ואמרו שיש להם תכנית עבודה סדורה לעשות אחת,

שלוש כדי להסדיר את העניין הזה מהתחלה ועד הסוף. וכמה שהעירייה מנסה להשקיע ומנסים להשקיע, להביא לפתרונות, לצערי זה נתקל בחומות בצורות עד כדי שכשראש העיר ניסה לקחת קצת יותר סמכויות לידיים שלו כדי לעזור לבעלי עסקים להפוך את העיר לעיר תיירות יותר מצליחה, לקחו לו את הסמכויות והעבירו אותן למחוז. וזו עובדה.

רשות האכיפה, למחוז. עידן, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני ואני אומר לך שאם באמת - - - היושב ראש, יש גם בעיה של הרישיונות שהיא לא קשורה, הרישיון לקחת סירה, בכלל במשרד התחבורה, אין היום דבר כזה, אין אפשרות כזאת לקחת סירה מ - - - אין אישור לקחת אותו בנגרר, זו גם בעיה שמשרד התחבורה צריך לתת עליה את הדעת. אמרתי, יד ימין לא יודעת אופנוע ים אפשר. לא, על גרר גדול. הם יכולים לנוע רק באזור תפעולי, אסור להם לנוע בכביש. אבל על מנת שייסע באזור תפעולי צריך שיהיה - - - צריך גרר.

אבל צריך שיהיה תכנון. מה עוזר גרר? כל שישי הוא צריך להזמין גרר, לשלם 3,000-2,000? לכן אנחנו בעד אזור תפעולי שהחניון הוא משמש אזור תפעולי. זה כל העניין, החניון. אבל לא מאשרים את החניונים. צריך להבין שהסירה בכנרת לא יכולה לשוט בים. אז אם נתנו לו אפשרות לייבא והוא שילם מכס והכול, אז מה הוא יעשה איתו? יעשה טפט מהדבר הזה? בואו נתקדם. אני רוצה לומר משפט, חבר הכנסת דוד ביטן. אם אנחנו שמים לב, מצד אחד יש את הרצון של כולם לנסות לפתור את הבעיה - - - אבל אתה גם פעם שעברה התפרצת.

לא, אני לא התפרצתי, ביקשתי את הרשות. לא, קודם כל התפרצת ואז ביקשת רשות. תמתין קצת. אני רוצה רק להבין דבר אחד, לגבי אופנועי ים - - - לא, אני מדבר ברמה העקרונית, לא על אופנועי ים. אני לא רוצה להתחיל את הדיון עוד הפעם,

לא מדבר על אופנועי ים. אז תעצור,

אני לא מתחיל את הדיון עוד הפעם, לא רוצה לשמוע את האנשים עוד הפעם, מי שדיבר דיבר. אני רוצה לראות איפה הבעיות נמצאות. אני מנסה להסביר את הבעייתיות.

אתה לא מנסה, אתה רוצה להכניס אותי חזרה לעניין, אני לא רוצה להיכנס, אני רוצה להבין. קודם כל ככה, כל השטחים, החופים, שהם לא דיברו על פתרון לגביהם, אתם צריכים להגיש בקשות. אם לא תגישו בקשות לא ידונו בעניין שלכם, תבינו את זה. אז קודם כל תתעשתו, תיקחו אדריכל ותגישו את הבקשות. אתם רוצים שיעצרו לכם תהליכים, הכול טוב ויפה, אבל אתם צריכים להגיש בקשות, לעשות, זה לוקח זמן. אני גם הייתי יושב ראש ועדת בניין ערים, אנשים שנותנים להם אפשרות, זמן ולא עושים להם הליכים אז הם גם דוחים את הגשת הבקשות. אני רוצה לראות שאתם מגישים בקשות וכשתגישו בקשות אנחנו נשתדל לעזור לכם, אבל תגישו. בינתיים אתם לא מגישים כלום. חבר הכנסת ביטן, סיימנו את הוועדה הקודמת בידיעה שהמשרדים ונציגי החופים, נציגי היבואנים ונציגי הסירות ייפגשו וידונו בהליכי פתרונות. אנחנו ניסינו ליצור קשר עם כולם לגבי פגישה מסודרת על מנת לקדם עניינים, לצערי הרב רק תכנון ובנייה נפגשו איתנו על מנת שנוכל לקדם את העניינים. אבל תגישו בקשות. מגישים,

אבל אנחנו רצינו לקדם גם מול הירוקים. לא, אני חושב אגב שאין בעיה שזה יהיה במרוכז, אתם סתם עושים מזה עניין. עדיף שהרשויות יטפלו בזה ולא הם, אתם צריכים לקחת אדריכל אחד שיודע לעשות את העבודה ויטפל בשביל כולם, כמובן מי שאין סיכוי שיהיה לו אתם אומרים לו מראש, אין טעם שתיכנס לעניין כי אין סיכוי שתקבל בגלל כל מיני סיבות. אני לא מכיר מה קורה שם בחופים, אבל אתם צריכים לעשות את זה במרוכז, הם צריכים לתת לכם ייפוי כוח, לחתום לכם על ההתחייבות. ברגע שהם עשו את זה וגם התחייבו למימון, כי יש מימון לדברים האלה, אז מינהל האכיפה יצטרך ללכת לקראתם. אם אף אחד לא מגיש בקשה איך יילכו לקראתם? כמו שנאמר, החבר'ה של האון, לדוגמה, לקחו את מה שאתה אומר בשתי ידיים, כמו שאמרתי, זה יהיה מאוד מהיר ולהבנתי אם זה יאושר ואני מאמין שזה יאושר, ובהתערבות של מינהל התכנון גם האישור של מדרון ההורדה יכול להיות מאוד מהיר, עם הסיפור של מגדל שיוגש וגם וועדת ערר, ובאמת זה יתקבל, זה יפתור בעיה של בסביבות 500-400 סירות. אני לא יודע, כמה אצלכם יש סירות?

אז גם בהאון יכול להיות מספר כזה. את סיפור אחסון הדירות זה יפתור. שוב, אני מבין את הרצון של טבריה בנושא הזה של החניונים, אבל בסוף גם טבריה, אם צריך להתחיל לחצות כבישים עם הדבר הזה, זה להיט קטן מאוד עם התחבורה. מה שאני מציע, מישהו חייב לשבת עם החופים. תבחרו, אני לא יודע מי, תבחרו מישהו שיישב איתם, מישהו צריך לשבת איתם. זה לא ייתן שום פתרון אם אף אחד לא יישב איתם ויגיד להם מה הסיכויים שלהם, מישהו או ממינהל התכנון או מרשות הכנרת. תשבו. יש פה שלוש ועדות תכנון, יש ועדה מקומית של טבריה,

ועדה מרחבית של מגדל. אבל מישהו חייב לרכז.

אנחנו את הוועדה המרחבית של מגדל למשל בכלל לא מכירים, אנחנו לא עובדים מולם. ראש המועצה של מגדל מחויב, עוזר לחבר'ה במגדל, ראש העיר של טבריה עוזר לטבריה וראש המועצה של עמק הירדן, אני, עוזר בעמק הירדן ותפקידנו לקדם בעניין הזה ואנחנו מקדמים אותו. להבנתי, שוב אני אומר פה לפרוטוקול, העניין ייפתר. זה לא הקידום הנכון שאתם עושים, עם כל הכבוד. רגע, אני לא מתחיל את הדיון עוד פעם. שמעתי אותך בפעם שעברה. אותי לא שמעת בחיים, זו פעם ראשונה.

אבל אני לא מתחיל את הדיון עוד הפעם. אנחנו זימנו ישיבה כדי לראות איך הנושאים מתקדמים, לא מתחילים עכשיו כל אחד שידבר וישים את זה בפייסבוק. אני לא מחפש לשים בפייסבוק, אני קצת מכיר - - - אני לא מתחיל את הדיון עוד פעם. אנחנו נקיים ישיבה בעוד חודש, אני מבקש שמישהו ייקח על עצמו לשבת איתם. אל תתחמקו מזה, מישהו צריך לשבת איתם. זה לגבי העניין הזה, אבל מה קורה עם רשות האכיפה? מי פה מרשות האכיפה? שלום אדוני, אני היועצת המשפטית של הרשות לאכיפה. את שומעת את הבעיות. אני מכירה היטב את הבעיות. את שומעת שאנשים מגישים בקשות, דוחים אותם, לדעתי ללא סיבה. שימוש חורג זה דבר רגיל. מה שאני מבקש מכם, וביקשתי בישיבה הקודמת. מי שמגיש בקשה, מי שיש לו סיכויים לקבל אישור, תנו לו זמן.

אז מה אתם רוצים? אני לא מבין. תיתנו לו זמן על מנת שהוא יוכל להתקדם. מי שאין סיכוי, אז אל תיתנו לו זמן, וגם לא הגיש בקשה,

תעשו מה שצריך, אבל מי שכן יש לו תנו לו את האפשרות הזאת לעבור את הזמן הזה של כמה חודשים על מנת שיוכל להתקדם ולסיים את העניין. אז אם יורשה לי, אדוני היושב ראש, אני אגיד שתי מילים. יש פה סביב השולחן כמה אנשים וכמה עניינים שכל אחד מהם אנחנו מתייחסים בהתאם לעניינו. יש פה את עניין חניוני נאמוס שקיבל מאיתנו ארבעה חודשים, יש לו תכנית בוועדה המחוזית שהוא מקדם, הוא מתאים לתמ"א, מראש הסכמנו איתו על תקופה - - - אבל יש כאלה שלא מתאימים לתמ"א, הם מבקשים שימוש חורג. וגם הזמן לא סביר. אז עוד לא נגמר הזמן ואנחנו נדבר על זה כשהוא ייגמר, אבל זה אירוע אחד, ויש אירועים אחרים באמת.

אדוני היושב ראש, אנחנו קוראים את התיקים, להגיד שלא קיבלו שימוש להיתר חורג סתם, יש החלטה של ועדה, קראנו את ההחלטה, היא החלטה מאוד מנומקת, מסבירה את כל הפרטים, הם הגישו ערר, זו החלטה ממרץ 22',

על מי את מדברת? כן, על גן יוסי. אז מה נראה לך שמה? מה זה מנומקת? לנמק זה לא בעיה, דרך אגב, אפשר לנמק כל דבר. אבל אני קוראת דברים וצריכה לבדוק. אבל עם כל הכבוד יש בעיה ארצית בעניין של הכנרת שצריך לטפל בה, אחרת מה? אדם קונה סירה במיליון וחצי, משלם מס למדינה,

ואין לו מה לעשות איתה. תסתכל גם באינטרס התיירותי. טבריה עיר מאוד מאוד חלשה, כל האזור הזה, עד שאנחנו מצליחים לקדם את התיירות שם, מצליחים להביא אנשים שיתפרנסו העסקים. ואנשים לא עניים. בדיוק, ואם נוכל לעזור להם, התפקיד שלנו בתור משרתי ציבור זה להפעיל שיקול דעת. אני מבין אותך, אני מבין את המקום שלך, אבל אנחנו צריכים - - - רגע,

קודם כל אנחנו לא באים במקום רשות האכיפה. אנחנו לא מכירים את התיקים ולא שום דבר, מה שאני אומר זה שהם צריכים לבוא לקראת. אם אדם הגיש בקשה ויש הרי למה אנחנו עושים את הדיון? גם איפה שאין שימוש חורג אנחנו מבקשים שישקלו את זה מחדש כדי לפתור את הבעיה אפילו באופן זמני. הם צריכים להתחייב, אלה של השימוש החורג, צריך לתת להם זמן להגיש שינוי תב"ע,

אבל זה לוקח זמן,

זאת אומרת בגדול צריך לראות את התהליך. מה שאני מבקש מכם זה לבדוק את התיקים עוד הפעם, לבדוק עם מינהל התכנון ועם העיריות, אתם צריכים לבדוק עם העיריות, עם מגדל, המועצה האזורית, וכמובן טבריה, את העמדה שלהם בעניין הזה ומה הסיכויים לשנות. אני מבקש מכם, תשקלו עוד פעם. אני לא רוצה לדון פה בתיקים. בסדר גמור, אדוני, אנחנו נבדוק. אנחנו נעשה ישיבה פנימית אצלי בחדר, זה כולל את המינהל, כולל את נציגי העיריות, כולל את מינהל התכנון ואתכם על הנושאים האלה. לא ליד האנשים, אני לא רוצה לדון בזה ליד אלה שאתם נוקטים נגדם הליכים, כדי לראות איך אפשר לפתור את הבעיה. אני מבקש שתזמני את הישיבה הפנימית הזאת. מי יישב עם בעלי החופים? בישיבה הקודמת סוכם שאנחנו ניפגש עם הנציג ואני נפגשתי. מי זה הנציג?

אתה ייצגת את כולם?

אז מה אתם בוכים? הוא ייצג אתכם, מה הבעיה? למה אתה אומר שאף אחד לא ישב איתכם? אמרתי שמינהל התכנון נפגש איתנו, המשרד היחיד.

הירוקים, האכיפה.

איכות הסביבה. על הירוקים אין שליטה. לגבי האכיפה, אנחנו נשב איתם בנפרד. בסדר, אז רק תכנון ובנייה נפגש איתנו. זה לא התפקיד שלי עכשיו להתחיל להגיד פה תיתן לו עוד חודשיים ופה תיתן לו עוד חודש, אנחנו מדברים באופן כללי, לא ספציפי לחוף כזה או אחר. בעוד חודש אנחנו נעשה ישיבה פנימית, בינתיים תתקדמו. לגבי אופנועים, עכשיו הגענו אליך. לאו דווקא אופנועי ים, אני מדבר על הבעיה ברמה הכללית. קח את אילת לדוגמה, באילת יש בסך הכול חצי קילומטר מרובע שיש בו כמות סירות וכמות אופנועים שהיא לא פחותה מכל טבריה. אתה לא צודק, טבריה יש קרוב ל-1,500 סובב כנרת, באילת בסך הכול כולל זה יש 650 כלים. אוקיי, אבל השטח מבחינת צפיפות באילת הוא פי אלף יותר כי השטח בכנרת הוא קרוב לעשרה קילומטרים. על מגרש הגבולות - - - עופר, אני לא התפרצתי לדבריך, תעיר את ההערה אחרי שאני אגמור. אבל קודם תדייק. אני אשתדל לדייק. אם אנחנו מתייחסים מבחינת שטח, צפיפות פר שטח, אני אגדיר את זה כך, הצפיפות באילת היא פי אלף יותר גדולה מהכנרת - - - לאן אתה רוצה להגיע? אני מנסה לומר שאם יגבירו טיפה את האכיפה ואם יסמנו את החופים עם מצופים חלק גדול מאוד מבעיות הבטיחות ייפתרו. אין כמעט סימון,

אבל מעט מאוד סימון של מצופים ואכיפה כמו שצריך בכנרת, כי הבעיה היסודית שלנו בסופו של יום, אם אנחנו נלך מכל הכיוונים אנחנו נראה שיש פה שני גורמים, סליחה שאני אומר את זה, שמנסים לבלום בצורה עקיפה דרך האכיפה ודרך התכנון ודרך הירוקים את השיט בכנרת. הם אומרים לך בצורה מפורשת, הם אומרים: 600 כלים, אני רוצה לנסות להגביל, הכמות של הכנרת כבר לא מסוגלת לסבול, והיות שהם לא יכולים לעשות את זה בצורה ישירה הם עושים את זה דרך מינהל התכנון ודרך שאר הגורמים ודרך זה שמונעים את הירידות הקיימות. זכותם של הרשויות גם להגביל את האפשרויות. אם עכשיו יהיו 5,000 שיבואו,

הם ייתנו לכולם לעלות? אני אומר שאין בעיה של צפיפות בפרט באמצע הכנרת. עד היום לדוגמה הייתה אכיפה מבחינת אופנועי ים שאופנוע ים אסור לו קילומטר וחצי להיות מרוחק מהחופים. אמרנו מה הבעיה, תנו להם לשוט באמצע הכנרת, כמה שהם ישוטו באמצע הכנרת הבעיה פחות תהיה מבחינת צפיפות כי הבעיה היא באזור החופים. התברר שאפשר לפתור את הבעיה שם קצת מבחינה חוקית כי עד היום חוקית אי אפשר היה ומתברר שכן. מה שאני בא ואומר, מר דוד ביטן, זה שאם יגבירו את האכיפה, גם ככה היא כבדה, אני לא יודע אם אתה יודע, קנס באופנוע ים זה באזור ה-3,200 שקל, 1,600 שקל עד 3,200 שקל. אלה הקנסות.

למי אתם נותנים? הקנס המרבי הוא 3,600 על השטת כלי שיט ללא רישיון. 3,200. מה זה ללא רישיון?

ללא רישיון, ללא תעודת משיט. גם אם אין לו לפיד עשן הקנס זה 3,200. לפיד עשן זה 800 שקלים. רמי, מה זה קשור לדיון עכשיו?

אני אגיד מה זה קשור. שאם יגבירו את האכיפה ויסדרו מצופים לא תהיה התנגדות של ערים כנרת ושל - - - רגע, רגע, תמתין רגע. אתה מעביר אותנו לדברים שלא קשורים לדיון. אני רק רוצה להגיב למשהו אחד, בבקשה. שאלה רגע לפני שהאכיפה הולכים, זו שאלה מהעיר טבריה, מה החוק או הכללים שניתן לעזור להם יותר? כי ברגע שאנחנו יושבים עם גורם א' הוא אומר לנו אחת,

אנחנו יושבים עם גורם ב' אתם לא מסונכרנים. בואו תגידו לנו מה הכללים, מה החוק, האם יש חוק שאומר זה החוק ולפיו אתם צריכים לפעול או כל איש הישר בעיניו יעשה? זו באמת שאלה שאפילו היועץ המשפטי ישב - - - אמרנו שאנחנו לא ניכנס לזה. זה יהיה צריך להיות בדיון הפנימי אצלך, אדוני היושב ראש. יש פה גם רמ"י ויש פה - - - תמ"א 13, ישבנו עם אילן והוא הסכים איתנו שאין - - - רגע.

תבואו עם הבעיות שנוכל לסיים אותן. בכבוד רב, אדוני היושב ראש, ושגם נציג בכיר של רמ"י יהיה ומנהל רשות האכיפה. נדאג שהוא יהיה, באותה ישיבה הוא יהיה. אני לא מבין למה יש בעיה עם הקיבוץ לעשות את זה ביחד, מה זה קשור אחד לשני? אני לא מבין את העניין הזה. אם זה פותר בעיה שיחתמו על הבקשה, מותר לשתי רשויות להגיש בקשה משותפת, לא צריכים להעביר את הקרקע, שייקח עשר שנים להעביר קרקע עם כל מה שמתבקש. לגבי אופנועי ים, אני לא אכנס לזה עכשיו כי זה נראה לי יותר מסובך. קודם כל הבעיה היא ארצית, עזבו רגע את הכנרת. מה שאני הבנתי מאלה שהגיעו שקשורים לאופנועי ים שאין להם יכולת לרדת בכל מיני מקומות בארץ. זאת הבעיה המרכזית כרגע ללא קשר לכנרת. כנרת זה בעיה אחרת, של עומס, הבנתי שהבעיה בכנרת היא עומס שצריך גם אותה לראות איך פותרים, אם בכלל אפשר, אבל בטח בים התיכון אין שום בעיה לרדת. עדיין לא דיברנו על עומס בכנרת. הוא טוען על עומס.

זה ביקשנו מכם, תשבו, מינהל התכנון, לא יודע מי, אתם צריכים לבוא עם תכנית ארצית. משרד הפנים צריך גם לבוא ולהגיד איך הוא דואג לתת כוח אדם שיפקח על מקומות הירידה. מישהו צריך לפקח על זה, זה לא רק שאפשר לרדת וזהו. צריך להקצות מספר מקומות בארץ שהם יוכלו לרדת. נכון שהם רוצים לרדת בחופים המאושרים,

לא, אנחנו רוצים לרדת במרכז, לא משנה איפה. אז אני מבקש ישיבה נפרדת על העניין הזה, רק על העניין של אופנועי הים, איך אנחנו יוצרים מצב של עשרה מקומות אולי בכל הארץ, בכל חוף הים התיכון, אני מבקש שהישיבה הזאת תהיה עם משרד הפנים. לא מאמין שנסיים את זה בישיבה אחת.

חשוב מאוד בסיפור הזה שמשטרת ישראל תהיה חלק מהדיון הזה. נתחיל, נראה איך נתקדם ואז אנחנו נדע מה לעשות. שמשטרת ישראל תהיה חלק מהדיון. משטרת ישראל, אוקיי. הוצאנו את הנתונים של המשטרה. גם הירוקים. תזמיני גם את הירוקים, אין בעיה. המשרד להגנת הסביבה, תזמיני גם לישיבה הפנימית.

תגיד לו מי אשם במינהל, הבחור שאתה עומד מולו. זה יפתור הרבה בעיות שאתה מנסה לקדם, אני יודע כמה אתה רוצה לקדם את העסקים ואת התיירות שם. זה הזמן. תביא לו את השם של הבן אדם במינהל שאתה עובד מולו. למינהל יש בעל הבית והוא מקבל את ההחלטות. לא משנה, יש לנו מהלכים גם במועצת המינהל. עם כל הכבוד, הם לא מקבלים את מה שהם רוצים מהמחוז. לא נראה לי הגיוני שקיבוץ עם רשות מקומית לא יכולים להגיש בקשה משותפת. מה העיכובים האלה? תגישו, אתם רוצים אחר כך לעשות החלפת קרקע? אבל זה לוקח זמן.

לגבי אופני ים בכנרת, יש איזה שהיא בעיה? אני לא רואה בעיה. אני אחראי מעגנות ברספ"ן. אני אתחיל מזה שיש 31 מצופים סביב הכנרת, שאנחנו שמנו בכנרת כדי שכל אופנועי הים יראו והם מקבלים קנסות כשהם חוצים את המצופים האלה והם רואים את זה והם ממשיכים להיכנס לכיוון חופי רחצה ושם הם חוטפים את הקנסות. יש גם 17 כאלה באילת שכל הזמן אנחנו בודקים אותם והם נמצאים שם. אבל יש להם איפה לרדת ואין עומס? לא, רק חוף הדקל. הדקל, וביום שישי אם תנסו לרדת שם זה רצח. אז תיתנו גם להם לרדת. מבחינת מדרונות ירידה גם בכנרת - - - שאר החופים זה 200 שקל כניסה. זה כבר עניין שאני לא יכול לפתור לכם.

אבל מגיע לנו, אמרו שיש שם 12 ירידות,

כל המדרונות אפשר להוריד את אופנועי הים זה פשוט תמורת תשלום. מדרון שנמצא בחוף פרטי, חוף הדקל - - - 350 שקל לירידה. יש רק מקום אחד?

יש אחד בחינם בחוף הדקל בטבריה ויש אחרים תמורת תשלום. שאתם אומרים שהם לא תקינים. לא, אף אחד לא אמר שהם לא תקינים. שהם בתהליך פינוי כולם. מי קובע את התשלום?

בעל החניון. איך שבא לו. למה במסגרת המכרז בגופרה לא נקבע סכום ההורדה לדוגמה? זה מכרז שאתם הוצאתם. כי אנחנו נכנסים לעניין כזה. למה לא? מה זאת אומרת לא נכנסים? ואם זה יהיה 2,000 שקל זה בסדר?

זה לא 2,000 שקל כי יש מחירים מסביב לכנרת ויש גם אופציה אחת להורדה בחינם. זה מכרז ממשלתי, למה לא? אתם לא מאשרים להם את הסכומים שם?

הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? זה יכול להיות 3,000. הוא קובע מה הסכום? הוא לא מבקש מכם אישור? שוב, האיגוד עשה מכרז בחוף גופרה והסכום המשמעותי היה על התפעול של החוף. בסוף גם בעל החוף צריך להרוויח ממשהו, אין לו הרבה אפשרויות כי הכנרת היא הרי בחינם של כולם והוא עושה את הקלקולציה שלו. אם הוא ישתולל אז יש מקומות אחרים. דווקא נקודות הורדה, לא אחסון, של אופנועי ים יש לא מעט ובסוף בעלי האופנועים - - - אבל הכול בכסף? לא, יש בדקל הורדה בחינם. רק בדקל הוא חינמי. אם יש בחינם אז מה הבעיה? תלכו לחינם. אבל אתה לא יכול להכניס - - - אני הסכמתי לתת בחינם, אני מוכן לכל אופנועי הים לתת בחינם. אבל אצלך יש בעיה, החוף שלך לפי התמ"א אי אפשר - - - אני לא רוצה להכניס לפרט הזה,

זה מה שאמרו, אני לא יודע. אני מציע שיהיה לפחות שניים בלי כסף. זה לא נכון, בשלוש השנים האחרונות פתאום מישהו הגדיר שזה שמורת טבע. כמה זמן חוף טרפז יהיה מוכן? יש לכם פתרון, מה אתם רוצים? הבעיה היא בים התיכון. הדקל מאושר? בתמ"א היא כתובה נכון, אבל היא לא מאושרת. כדי לאשר אותה ראש עיריית טבריה צריך להגיש תכנית מפורטת. ענת, בבקשה, מה אמרת בפגישה? תסבירי. אני לא דיברתי ספציפית על הדקל, אבל אמרתי שכל נקודה התמ"א מאשרת - - - כל נקודה מחייבת תכנית מפורטת. בעוד חודש תבואו אלינו עם נתונים ופרטים על הנושא של אופנועי ים. אם יש לך שתי ירידות. אין שתי ירידות. יהיה, אומרים לך שיהיה. אי אפשר לפתור את הבעיה בחוק. כבוד היושב ראש, הירידה שקיימת כרגע היא זוועתית, היא מלאת בורות, אתה חייב רכב רציני במיוחד. אתה רוצה לרדת בלי כסף. לא, אני רוצה לרדת בצורה הוגנת. תקרא מה כתוב מה זה מתקן כלי שיט, תבין שהיא מחויבת ברגע שמגישים תכנית וההגדרה של מתקן בתמ"א אומרת ירידה סלולה, לא אבנים ולא סלעים ולא חצץ. זה רשום. שעיריית טבריה צריכה לקחת - - - היא טוענת שלא ניתן, שזו אדמת מינהל. מה זה לא ניתן? אתה צריך להגיש תכנית ולהכין אותה ומסודרת. אנחנו היינו מוכנים לקחת על עצמנו את העלות של סידור הירידה ואף אחד לא היה מוכן לתת לנו את האופציה הזאת. אני מציע שתהיה ראש עיריית טבריה, אתה כבר הכול - - - לא, תודה רבה. גם ככה יש בעיות מי יהיה ראש העיר שלך, אז תפתור את הבעיה של האופנועים. תשובה לגבי חוק הדקל. רמ"י לא נותנים לנו את החוף הזה, זה עדיין בידי רמ"י והלוואי שהיו נותנים. בועז ביקש כבר לפני חצי שנה, לא אישרו. אתם אומרים שהאחריות של העירייה, אז בואו תדייקו בנתונים. מותר להוריד שם,

אבל זה לא שייך עדיין לעירייה. בועז ביקש כבר לפני חצי שנה את החוף כדי להסדיר, עכשיו רק סיימנו שם את השיפוץ של הטיילת. רמ"י לא נתנו לו אישור.

ברגע שיעבירו את האישור לעירייה תוך חודשיים, בהתחייבות, שהמקום מוסדר עם כל מה שצריך,

יש לנו בעוד חודש עוד ישיבה, עד אז נראה מה התקדם. אבל שלא יזרקו סתם דברים לא מדויקים. אתה מדייק, כל הכבוד. לפני שסיימנו את הישיבה הזאת יש מישהו שרוצה להגיד משהו? לא לחזור על דברים. אני רוצה לומר משהו לגבי תכניות. נאמר פה שלא מגישים תכניות ובגלל זה אין על מה לדון,

זה דברים לא נכונים, התכנית שלנו נמצאת שנה בבדיקה טכנית.

כבוד היושב ראש, הוא אומר דבר חשוב, הוא אומר שהוא הגיש תכנית, אבל היא שנה רק בבדיקה טכנית. שנה בבדיקה טכנית. קיבלנו עכשיו כמה סעיפים להבהיר אותם, הבהרנו אותם. איזה ועדה אזורית? אנחנו ועדה מחוזית,

ועדה מחוזית נצרת, היכן שמועצה אזורית עמק הירדן מגישה את תכניותיה. אני יכול לומר שהתחושה שלנו כחופי טבריה - - - איזה חוף אתה? אני חוף נאמוס. סליחה, זה בבדיקה טכנית באיזה ועדה? בוועדה המרחבית? המחוזית. כל תכנית בקו החוף היא ועדה מחוזית ואז היא תעבור אישור להפקדה ואז היא תהיה מופקדת, תעבור ולחו"פ וכל היתר - - - מה אני יכול לעשות?

אתה רוצה שאנחנו נעבוד במקום הוועדות המחוזיות? לא, אנחנו עומדים בתור שנה. משהתמ"א 13 נגמרה, שכבר יכולנו להגיש תכנית - - - תקשיב רגע. זה תשובה לפיקוח על האכיפה. זה לא מעניין אותם. זה יעניין אותם כשנשב בישיבה. אז זה רק רגע, ועכשיו אני יכול לומר שמנגד אתה שומע פה סביב השולחן על קידום תכניות בהאון וגופרה וכאלה שמתקדמות יותר מהר מהרגיל.

זה ממש לא נכון, אנחנו נדפקים כמוכם בוועדה מחוזית, הכול בסדר. אמרתי שספציפית בגלל המצוקה של המדרונות אז יש אמירה ושיח עם מינהל תכנון שתכנית למדרון שיט תקודם במהירות. אני רק רוצה לשאול שאלה נוספת. האם שאלו את מי שבנה את התמ"א בעת התכנון של התמ"א, שכרגע על פיה אנחנו עובדים, ידעו שאסור לגרור סירות בכבישים? ענת פה נמצאת, אפשר לשאול אותה.

ידעת בתכנון התמ"א שאסור לגרור סירות על הכביש כשתכננת אותה? אני לא ידעתי על - - - לא ידעת. ולכן היבט החניונים בכלל לא נלקח. בגלל זה אנחנו כאילו כרגע איזה עצם בגרון של מישהו כשבכלל אין גרון. יש פה קצת מישמש. אחרי הישיבה השנייה הבנו שלא לקחו את זה בחשבון ולכן הם צריכים לאשר את השימושים החורגים בשלב הזה עד שיעשו את התכנון הראשי ולכן כל הנימוקים האלה של הוועדה שדחתה את החניונים במסגרת שימוש חורג הם נראים לי תלושים מהמציאות. היא לא דחתה, מרביתם לא דנים בנו. יש לי הצעה קונקרטית. אני חושב שמהדיון הזה, בגלל שגזר הדין לפעולות האכיפה עומד כרגע בדקה ה-99. אתה בינתיים קיבלת ארכה, הם אומרים. קיבלתי ארכה לארבעה חודשים כשאני מסביר לך שלא דנים שנה בפרטים הטכניים. לא, זה לא כך. גם לך יש חלק בעניין. לא נכון. אם אתה תדע שיש לך כמה זמן שאתה רוצה אז אתה תמשוך - - - אבל אני כבר הגשתי לפני שנה. רבותיי, אמרתי לכם, כשאני הייתי יושב ראש - - - יש לי הצעה קונקרטית לפעולה, לעשות משהו. לא, אני לא דן כרגע באכיפה. זה בישיבה סגורה.

מהניסיון שלי כשנותנים זמן אז לוקחים את הזמן. אני רוצה שהדברים ייפתרו, שני הצדדים צריכים לעשות את העבודה שלהם, הם אבל גם אתם,

אפשר להגיד עוד משהו אחד קטן? נולד פתאום משהו חדש בנושא המזחים. הרצפים שעליהם עומדות הסירות, כשאני רוצה לרדת לאכול, לשירותים או כל דבר אחר, פתאום הם החליטו שגם על זה חייבים להגיש תכנית. ירדתי עם הסירה למים, לצורך העניין פתרנו את הבעיה - - - רמ"י אומרים שמה שקשור ל - - - עכשיו קיבלנו מכתבים, אתה מבין? אחרי הוועדה הראשונה פתאום - - - רגע, תנו לי להבין. כבוד היושב ראש, עכשיו רמ"י התלבשו על דבר אחד. יש מינגש בגנוסר, מזח, ששטים בו איזה 800,000-700,000 תיירים, שם הם שטים בסירות העץ הגדולות. הם שלחו מכתב, אמרו שזה לא חוקי,

אמרתי להם: אם לא טוב לכם תיירות בכנרת - - - אה, זה כאילו המינגש להגיע לסירה? להגיע לסירה. אם לא טוב לכם תיירות בכנרת בואו נסגור אותה,

אל תשלחו מכתבים, תהיו חדים, תגידו לא מתאים תיירות. מתי זה קרה,

עכשיו, השבוע. ביום חמישי הגיע מכתב מרמ"י. רגע, יכול להיות שהמינגש הזה מחייב היתר. אבל הוא כבר 30 עומד שם. בא המינהל ראה ועדה, רוצה לבוא עליהם. במקום שהמדינה תעזור לעודד עסקים ותיירות - - - מה זה רלוונטי? אם צריך היתר צריך היתר.

אבל יש מינגשים קבועים ויש מינגשים לא קבועים. מה הגודל של המינגש? אבל פתאום צריך היתר,

מה הגודל שלו? מטר, שניים. רוחב של עשרה מטרים. והוא עונתי. רגע, מינהל התכנון פה יכול להגיד לנו מה נוגע למזחים? כמה זמן מותר למזח - - - זה גשר פלסטי. צריך היתר לזה. בואו נשאל את מינהל התכנון אם צריך היתר למשהו שנשאר שלושה חודשים במים. מצריך היתר או לא? אתה הורס את זה בחורף?

מוציא את זה, זה צף, מפלסטיק, ללא יסודות. 30 שנה לא היה צריך היתר. זה כמו מצוף. היא לא תיתן לכם תשובה. היא נתנה לנו תשובה. מה התשובה? שלושה חודשים לא מצריך היתר. אז מה הם רוצים, המינהל?

זה תחום שלי, תן לי להסביר. אני כבר קרוב לעשר שנים מנהל נמל טבריה, לאחרונה רמ"י מבקש בקשה שאנחנו נאשר מינגש, לאו דווקא המינגש הגדול הזה, שהוא מוגדר כמתקן ימי. יש מתקנים קטנים, מפלסטיק, שמוציאים אותם בחורף או מוציאים אותם בכל סערה, אבל יש התראה - - - אתה מוציא את זה.

והם רוצים היתר על המינגש הזה. זה מוגזם. אם זה לשלושה חודשים לדעתי לא צריך היתר. זה גם לא מקובע ברצפה. זה כן מקובע, עם עוגן, בלי יסודות. אני אתן לך את התשובה מדויקת. מה שרמ"י אומר זה את הדבר הבא, מתקן שיט בתוך המים יאושר למול מתקן שיט מאושר. כל מי שאין לו מתקן שיט מאושר הוא בבעיה. הסיבה לדבר הזה זה שכרגע גוף המים שייך לרשות מקרקעי ישראל, כל מי שמניח היום מזח שאין לו היתר ואין לו רישיון מטיל את האחריות על מדינת ישראל ועל הגורמים הציבוריים ולא על עצמו.

רגע, תסביר ליושב ראש. היושב

הכנרת היא שטח גלילי,

לא לטבריה, לא לעמק הירדן, לא למגדל ולא לאף אחד. היא שייכת למדינה. זאת אומרת הסמכות הסטטוטורית של הרשות נגמרת בשפת הכנרת. כל מה שמעבר זה קרקע של המדינה. אין לנו חוזים עליה לאף אחד ולכן עכשיו פתאום, אחרי 75 שנים, הם נזכרו. הם יבואו מחר, יש את הנמלים של הדייגים, המעגנות, יש נמל דייגים בטבריה. למה מחפשים להפריע? זאת השאלה. דברים של 30 שנה מחפשים, פתאום התעוררתם? אתה יודע כמה כסף אפשר לעשות על זה? תמיד אמרנו שצריך לפרק את רמ"י. תיכף יבקשו רישיונות גם להגיע לכנרת, גם זה תצטרך רישיון. אני רק אשלים את המשפט האחרון שלי. מאחורי הדבר הזה בסוף יש תקדים משפטי. למה רק עכשיו העלית את זה? כבוד היושב ראש, זה הגיע רק עכשיו, ב-3 ביוני יצא המכתב הזה. זה לישיבה הבאה. גם רמ"י יהיו בישיבה הבאה ומשרד התיירות. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי המינגש, אני היחיד פה שנשפט עליו פעם אחת לפני חמש שנים ויש תקדים

השופט אמר, בגלל אכיפה בררנית, כי אני היחיד שתבעו אותו אז הוא נתן קנס של כמה גרושים. אבל בזכות זה הולכים להסדיר לך את העניין.

הוא הסדיר את זה,

והשופט קבע, הוא נתן פסק שאומר שהנחת מינגש צריך להיות אישור של מנהל נמל ואישור של הרשות. לא נכון. הוא אמר בפסק הדין שכל מזח שמחובר לקרקע כולל עיגון לים דורש היתר בנייה. זה התקדים של התיק. אל תתווכח איתי, אני מכיר את הפרטים היטב. תשאל את צחי גביש,

אני לא צריך את צחי גביש. לא הבנתי, מה ההצדקה אחרי 30 שנה לבוא ולהפריע? מה הבעיה? איך, אם זה לא הפריע 30 שנה עכשיו זה מפריע? למה לא אכפת את זה לפני זה? למה אתה חושב שלא אכפתי? אתם יודעים כמה מינגשים פורקו? קודם כל זה לא רלוונטי, אם צריך היתר - - - אבל מה מפריע המינגש? תשלח לנו בבקשה את פסק הדין הזה שהוא מדבר עליו, תשלח לנו לוועדה. בישיבה הבאה נדון במזח, יהיו פה גם מהמינהל. אני מבקש שמינהל התכנון יבדוק את העניין הזה של לעצור בהיתר, בלי היתר וכל הדברים מסביב, לקראת הישיבה הבאה. אני מבקש להגיד רק דבר אחד חשוב, וזה גם טוב לכולם. ביום שישי האחרון הייתה נסיעת מכוניות בקשר לכל העניין של הספורט הימי ברחבי העיר טבריה והסובב. סירות או מכוניות? מכוניות שחלק מהן גררו גם סירות. אני יכול להגיד לך, כבוד היושב ראש, למרות פקקים של שעתיים בתוך העיר, האהבה שהאנשים קיבלו מהציבור, מבעלי העסקים, זה משהו שהוא לא נורמלי. אנשים מחכים שעתיים בפקק ועדיין באים וכולם מחבקים ומלטפים.

אתם באים, אתם קונים, מה, מביאים כסף לעיר,

רק חייב לומר, לזכותך, כל הכבוד לך, דוד ביטן, על הרצון שלך לנסות לעזור. זהו, זה הדבר היחידי שרציתי להגיד. מי רוצה לדבר מהח"כים? כבוד היושב ראש, אני חושב שמדובר בנושא רציני מאוד, לא ברור לי פה הרבה דברים, למה פתאום מפריעים, פתאום זו נהייתה בעיה. בסך הכול מדובר באנשים רציניים, גם תיירות, ואם מותר להגיד את זה פה, הם אנשים עם אמצעים גם, זה חשוב לעיר טבריה וחשוב ליישובים שם וזה דבר קריטי ביותר, ומי שיכול לעשות מאמץ לא צריך ללכת פה תמיד בדיוק ולהציק. הרי אנחנו יודעים מה זה אכיפה ויודעים מה זה תכנון ויודעים שכשרוצים לעזור ורוצים לטובת העניין יודעים גם לעשות, וכשרוצים ללכת נגד אז יודעים גם ללכת נגד. אנחנו אמנם צעירים, אבל אנחנו מכירים את הנושאים, מכירים תכנון, מכירים אכיפה ואם יש רצון טוב אז אפשר לתת בסוף לסירות האלה לשוט ולא חייבים להפריע להם וזה דבר חשוב לתושבים שם, זה חשוב לעיר, חשוב הכסף הזה. חבל שלא באתי עם כובע, הייתי מוריד אותו בפניך. אני רוצה לחזק את מה שאמר חברי מושיקו פסל. אני בתור בחור שגר בצפון אני מבין את העניין, אני מכיר את האזור הזה. לתרנגולות שאתם מגדלים יש רמפה? לזה לא רוצים היתר. זה בלי היתר, הם עוד לא באו עלינו. בתור אחד שגר באזור, הנושא של תיירות הפנים וכל מה שקורה שם עם התחביב של החבר'ה האלה, מוסיף לעיר, אנשים באים לסירה או קונים במכולות, אוכלים במסעדות, אני רואה את זה בתור משימה לאומית, לדאוג שזה יקרה להם, בכל הכוח, אם זה לשבת עם המינהל ועם כל הרשויות כדי לאשר את זה כי זה מה שמחזק את טבריה. כבוד היושב ראש, אני אומר לך, תהיה ירידה של 15%-20% בפדיונות של בעלי העסקים שם. לכן אני אומר שראשי הרשויות באזור, יש להם אינטרס מובהק לקדם את העניין הזה. הם לא היו צריכים לחכות שאני אבוא במסגרת ועדת הכלכלה. עוד משהו, יש פה ראש מועצה שמנסה לקדם כל מיני עניינים שקשורים לתיירות ולחזק, ואני מכיר את הקשיים שעושים לו. אז באותה ישיבה תביא עוד נושאים, אין בולדוזר כמו דוד ביטן. רבותיי, תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.